בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

הצעה לתיקון סעיף 100 לתקנון הכנסת בדבר הקמת ועדות קבועות חדשות בכנסת ה-24 דיון